בוקר טוב, היום יום רביעי ט' בסיוון התשפ"ב, 8 ביוני 2022. על סדר היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק. נתחיל בסעיף הראשון, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים וכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים (תיקון הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק), התשפ"ב-2021 (פ/2814/24), של חבר הכנסת גלעד קריב. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת הכלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו נצביע להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

הצבעה אושר.

אנחנו עוברים לסעיף 2, הצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2022 (מ/1521). המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת הכספים. אנחנו נצביע על להעביר את זה לוועדת הכספים.

אושר לוועדת הכספים. סעיף שלוש, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון צילום בבית המשפט), התשפ"ב-2022 (פ/3786/24), של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי כנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת החוקה,

מי בעד? הצבעה אושר. פה אחד. סעיף 4, הצעת חוק הספורט (תיקון זכויות ספורטאי קטין), התשפ"ב-2022 (פ/3643/24), של חברי הכנסת שרן מרים השכל וסימון דוידסון. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת החינוך, התרבות והספורט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את זה לוועדת ביקורת המדינה או ועדת העלייה והקליטה. נצביע להעביר את זה לוועדת החינוך, התרבות והספורט.

הצבעה אושר. עבר פה אחד. סעיף 5, הצעת חוק דיווח לכנסת על תלונות וטיפול בהטרדות מיניות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר וברשות הארצית לכבאות והצלה (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2022 (פ/2971/24), של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדה לביטחון פנים. נשמעו במליאה הצעות להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה. נצביע להעביר את זה לוועדה לביטחון הפנים.

הצבעה אושר. פה אחד. אנחנו עוברים לסעיף 6 ו-7. נמצאת איתנו פה חברת הכנסת חוה אתי עטייה ונמצאת איתנו בזום חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק. אנחנו מדברים על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון החזר דמי נסיעה עבור חולה סיעודי וחולה שנפטר), התשפ"א-2021 (פ/621/249, של חבר הכנסת חוה אתי עטייה, יחד עם הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון החזר הוצאות עבור נסיעה באמבולנס), התשפ"א-2021 (פ/1382/24), של חברי הכנסת אורית מלכה סטרוק ואבי דיכטר. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את שניהם לוועדת הבריאות. נשמעו במליאה הצעות להעביר את הצעת החוק גם לוועדת העבודה והרווחה. נמצאת איתנו פה חברת הכנסת חוה אתי עטייה, שמבקשת להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הבריאות. חברת הכנסת חוה אתי עטייה, בבקשה. אני מכבדת את ההמלצה של הלשכה המשפטית. מצוין. חברת הכנסת אורית סטרוק, בוקר טוב ורפואה שלמה. את מרגישה טוב? קצת יותר טוב, ברוך השם. יופי, רפואה שלמה. אני אשמח שההצעה תעבור לוועדת הבריאות.

אנחנו נצביע להעביר את זה לוועדת הבריאות.

הצבעה אושר. עובר פה אחד לוועדת הבריאות. תודה רבה חברות הכנסת סטרוק ואתי עטייה. הנושא הבא יורד מסדר-היום, אנחנו מחכים להסכמות בין יושבי-ראש הוועדות. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:35.